שלום, אני מחדש את

כן, יהיו שתי הצבעות בסוף הדיון. אנחנו נקיים את הדיון במשולב על שני הנושאים גם יחד כי הם בעצם קשורים, לא קשורים, אבל הדוברים קשורים לעניין. נושא אחד הוא אישור בדבר העמדת ערבות